שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את הדיון. על סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 14) (הוראות מיוחדות לעניין רופא שהורשע בעבירת מין), התשפ"ב-2022, של חברת הכנסת מיכל רוזין, לקריאה שנייה ושלישית. אז היועצת המשפטית איילת וולברג נמצאת אתנו. שעושה עבודה מדהימה, יחד עם היועצת של משרד הבריאות ומשרד

אני רק אציין לעניין זה, ואולי נמשיך הלאה להגדרה "הורשע" בעמוד הבא.

"הורשע" לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או מי שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב)

אבל כתבנו אותה גם כאן לעניין החוק הזה ולא הפנינו.

כי פה - - - זה מופיע בסעיף עצמו. בסעיף עצמו כתוב שהוא הורשע בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית. לכן זה לא צריך להיכנס גם בהגדרה של עבירת מין. עד לכאן יש הערות?

בעצם החלטה של המנהל כאן, על פי המלצת ועדה מיוחדת, האם להמשיך את ההתליה או לבטל אותה או להגביל

אבל אם הרופא מעוניין שלא תתקבל החלטה בעניינו ובעצם הוא ימשיך ההתליה

קיי, זה כבר בטיפול, אז אף אחד לא יגיש קובלנה?

השר יגיש את הקובלנה. לכן אין את החשש

אוקיי, בסדר גמור.

גם ההסדר הזה הוא חל עד להחלטה של השר

כאשר הנציג הנוסף הוא יהיה הנציג עם המומחיות. אתם ממנים לפי 44א' ונציג נוסף בעל מומחיות,

כיוון שזאת לא ועדה שמחליטה,

ולכן חשוב שיהיה פה בעל מקצוע או בעל מקצוע

ולא רק את הפוגע. מבחינה משפטית אני לא חולק על הנוסח אבל בוודאי שהוועדה הזאת שוקלת שיקולים של רצידביזם, זאת אומרת החוק הזה והפיקוח על הרופאים באופן

אז שלחתי את הנוסח לאיילת וולברג וכל פעם שאני מצוותת בעבירת מין אני גם מצטטת מהסעיף הזה, ואין הרכב שאין כזה בעבירות מין שאין בו אישה אחת

ננקוט ב "שיוויון מגדרי",

אחד לפחות.

עדיין צריך תוך פרק זמן מסוים לקבל החלטה לגבי ההתליה וזה לפי המוקדם מבין שלושת אלה. אז הרופא הרופא מחויב בדיווח כשהוא מורשע,

מאלה או הודעה מבית המשפט, או מכול מועד שבו נודע למנהל על ההרשעה, דיברנו על זה בדיון הקודם פורסם בעיתון,

המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפי בקשת הוועדה, להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת אחת בלבד שלא תעלה על שלושים

אבל השאלה היא - ברגע שלקובל יש בכלל את החובה אפילו לפנות לנפגע העבירה האם כשהוא יפנה זה מקנה לו סמכות לקבל את המידע הזה? זה קודם כל. נדמה לי שכן אבל אני רק אומר שצריך לוודא.

אז עכשיו הוא יודע להתחיל לחפש - - - לא, הוא לא בהכרח יודע. אבל אנחנו אומרים שהוא יקבל הודעה,

- - - יכול להיות שצריך להכניס את זה

אל מול הנאשם אין לשני הצדדים - - - בסדר, אז זאת לא תהיה אחריות שלכם, אז הפרקליטות תהיה אחראית מהרגע שניתנת הכרעת הדין לעדכן,

- - - אלא אם כן תכניסו חובה חוקית - - - אנחנו לא נדע, ולא נדע גם אם היא פתחה את ההודעה. קחו בחשבון שאין לנו דרך

עדיף ש - - - אז אולי אפשר לעשות נוסח כמו "ובלבד אם יוחלט להעביר...",

עם אופציה

היא יכולה להיכנס ולשמוע שהיא יכולה להגיש את התלונה. אם היא לא עשתה את זה, עבר הזמן, הוועדה ישבה והמליצה את שלה עדיין יש לה את הזכות להגיש תלונה למשרד הבריאות ולטעון - אני לא ידעתי,

מבקשת לדון מחדש.

מה עם אופציה של העברת שמות?

ניתן את האופציה החקיקתית והם יעשו את זה אחר כך בהליך משפטי שיסתדר,

ברור שהמשרד יפתח, יקרא לוועדה ויגיד תקשיבו, יש פה סוג של ערעור על ההחלטה של השר, בואו

מערכת מנ"ע לא יידעה אותה אז היא תוכל לבוא אליכם ואתם נושאים בנטל כמוהם. לאפשר לה את ההזדמנות.

יש הבדל בין הזדמנות נאותה לטעון את הטענות לבין נוסח שהוא קצת מרוכך יותר לגבי הזדמנות להביע את העמדה. ההזדמנות היא לא מסבירה איך אתה נותן את ההזדמנות. גם בחקיקה מקבילה יש - - - תראו, אם זה יישאר עמום אז יפנו אליהן,

לא

פה,

הגורם היחיד בחוק הזה שניסינו לסגור את העניין הזה שהוא יקבל את המידע זה בעצם עם

תעמוד החלטתו בתוקפה עד תום התקופה שקבע או עד להחלטת השר בעניינו של הרופא לפי סעיף 41,

שינוי החלטה כאמור ייעשה בהתאם להוראות סעיף קטן (ה). אני רק רוצה להוסיף פה לנוסח שהוא ייעשה לפי המלצת הוועדה המיוחדת ובהתאם להוראות סעיף קטן (ה)(1). כי פסקה (2)

ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 44 אלא אם כן הורה השר כי הוועדה שתדון בעניינו של הרופא תהיה הוועדה לפי סעיף 44(א).

(ט)רופא מורשה רשאי לבקש מהמנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף

זה יכול לקרות עוד לפני שהוא הורשע. אם הרישיון של הרופא כבר בוטל נניח וקרה, אז כמובן שאין טעם להתלות את הרישיון לפי ההסדר הנוכחי.

הוראות הסעיף לא

וכבר האריכו את ההתליה של הרישיון יש שם אפשרות להאריך את ההתליה של הרישיון עד לסיום ההליכים, לפי סעיף 41, אז אין טעם עוד פעם למנות ועדה ולכנס אותה. בכל אופן יש התליה עד החלטה על פי סעיף 41, ולכן הוראות ההסדר המוצע לא יחולו במקרה הזה. יש לי שאלה: זה לא מעכב, נכון?

בחוק שירות אזרחי מ-2017 כתוב שבוועדת ההשגה תכהן אישה אחת לפחות. זה לא משהו שלא קיים. אם אתן מעדיפות אפשר: "בהרכב הוועדה יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים", אבל אז השאלה איך הם יישמו את זה. אם כותבים ברחל ביתך הקטנה זה מקל עליהם ביישום.

- - -כתוב

רק כדי לבדוק את עניין נפגעת העבירה, אם נוכל לדבר עם השרים כמה דקות לנסות להגיע לפתרון. אמרנו שנצטרך למצוא את הדרך לעשות את זה שלא במסגרת החוק. במילא לא ננסח את זה פה. אין לנו דרך לנסח את זה באופן שמחייב אותם להגיע לנפגעות, כי זה אומר שנהיה מחויבים להעביר להן את המידע על הנפגעות. אז אי אפשר, אז עדיף להשאיר את הנוסח ככה. ונעשה ישיבת יישום של החוק כדי לדבר בין המשרדים ולמצוא את הדרך הנכונה להעברת המידע. הנחיית פרקליט המדינה או משהו. נמצא את הדרך. השאלה היחידה, מבחינת משרד המשפטים אם יש מניעה שהמידע יועבר. קודם כל האם יש מניעה שהמידע יועבר למשרד הבריאות כדי שהוא יוכל לפנות לנפגעת. אני אומר שוב: בהקשר הזה אני מבין שיש קושי ולא הצלחתי לקבל עדיין תשובה סופית האם זה בלתי אפשרי לא שלצורך העניין הפרקליטות או גורם אחר שיש לו את המידע יפנה לנפגעת, ושהיא תפנה למנהל, שזה בוודאי בסדר. אם אפשר תקשורת בתוך המדינה עוד לפני שזה מגיע לנפגעת, זה משהו שאני צריך לבדוק ואני לא יודע, עשוי להיות פה קושי שיתעורר בהקשר הזה. יש בזה גם קושי מסוים כי אנחנו בעצם מניחים אם אכן יש בעיה להעביר את המידע ייתכן שאנחנו מניחים פה מעגל סגור, והם לא יכולים להעביר. היום יש קושי בהעברת המידע, מכיוון שכשמדובר בהליכים שהם בדלתיים סגורות אסור לנו להעביר את המידע למשרדי ממשלה אחרים. אז היום אין אפשרות רשמית להעביר את המידע למשרד הבריאות, את השם של הנפגעת - - - את זה צריך לפתור עוד, בהעברת המידע לגבי הנאשם. לגבי נפגעות העבירה, זה יהיה חייב להיות על הפרקליטות, על המערכת המשפטית של ההליך הפלילי שתיידע אותה לגבי הנושא של הוועדה, שמדובר ברופא. נמצא את הדרך ליישם את זה, אבל אי אפשר להכריח פה כי אחרת זה מידע שיתחיל להסתובב. זה לא טוב. השאלה היחידה ואני חשובת שבאמת יש פה שאלה: האם משרד הבריאות, הרי קצבנו אותו פה בזמנים בהנחה שבתוך פרק הזמן שקצבנו נפגעת העבירה לא פונה ולא מבקשת להביע עמדה, האם הם צריכים לחכות - - -מצב שבו היא לא פונה האם הם צריכים להמתין? האם הם יכולים לקבל החלטה? הוועדה לא יכולה להמתין לנפגעת העבירה אם הם לא יודעים מי היא. אבל היא גם לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים לפי הנוסח.

"ניתנה הזדמנות". "ניתנה הזדמנות" זה לא לשבת בחיבוק ידיים. סגרנו את העניין הזה. לא נפתח את הדיון. היינו, וכתוב בפרוטוקול. אני אומרת עכשיו חד וחלק זאת הדרך היחידה שאפשר לכתוב את זה בחוק. צריך למצוא את הדרך. את גם לא רוצה שיהיה כתוב בחוק שאת מחויבת לדאוג שהפרקליטות פונה לנפגעת. אני יכולה לכתוב שמשרד הבריאות חייב לוודא שהפרקליטה המטפלת בתיק פונה

- - - אני באמת אומרת לך, מתוך עיסוק של שנים בדבר הזה: את לא יכולה לכתוב את זה בחוק. זה התפקיד של הפרקליטות, זה הנוהל של הפרקליטות, איך הם עובדים מול מערכת מנ"ע, מול נפגעות עבירה. יש חוק זכויות נפגעי עבירה בדיוק בשביל זה. זה היישום שמיישמים אותו בפועל הוא קיים בחוק. אם הפרקליטה לא הודיעה לנפגעת העבירה, אז זה יהיה עליה, על הפרקליטה, שהיא לא עמדה בחוק יישום זכויות נפגעות עבירה. אז מה זה אומר "ובלבד שניתנה הזדמנות"?

הנחיית פרקליטות תגיד לה שמרגע שמדובר ברופא היא תצטרך ליידע אותה שיש הליך במשרד הבריאות. - - - אם ניתנה הזדמנות ככל הניתן שהיא תקבל את המידע וזאת האחריות של ההליך הפלילי לדאוג שהיא תקבל את המידע, שלפי החוק היום, ברגע שמדובר ברופא באופן אוטומטי יש ועדה, תוך 14 יום במשרד הבריאות. זה אחריות של כל המערכת ליידע אותה. זה לא אחריות שלכם כי אתם לא יודעים בכלל מי מורשע ואיפה ההרשעה. זאת האחריות של המערכת ליידע אותם בזה. אז עוד שאלה קטנה היום היה אמור להתקיים דיון בבית הדין למשמעת. הנקבלת לא הגיעה, פשוט לא הגיעה. הוועדה שאמורה לתת הזדמנות נאותה לאותו בעל מקצוע רפואי שאלה מה עשיתם כדי להשיג את הנקבל בצורה אפקטיבית מה עשיתם? פניתם אליו בדואר? זה לא אותו הדבר. מדובר פה בהרשאה פלילית. בהרשאה פלילית יש מי שאחראי על הקשר עם נפגעת העבירה על פי חוק יישום זכויות נפגעי עבירה. המחויבות היא על המערכת המשפטית להודיע לה,

כל מה שקורה בתיק שלה, ובשלב הזה עכשיו עם תיקון החוק הזה תתווסף המחויבות להודיע לה שמדובר ברופא ונפתחת ועדה עם שבועיים תוקף במשרד הבריאות. נציגות המשטרה איך אתם מעבירים את ההודעה למשרד הבריאות? אני נציגת המשטרה, חטיבת החקירות. התפקיד שלי כרגע הוא קצינת ייעוץ וחקיקה במדור מידע פלילי, כך שכנראה יש רלוונטיות לנושא. יש כמה דרכים מקובלות להעביר מידע

יש מה שנקרא תוספת וירטואלית. זה ממשק שדרכו אנחנו מעבירים מידע למשרד הבריאות ברגע שהם פונים. יש מין תיקייה לצורך העניין שברגע שהם רוצים לקבל מידע הם מקבלים את זה בהיקף שמתאים בחוק,

ככה אנחנו פועלים. יש כמה כספות למשרד הבריאות, ככה זה עובר לכל הגופים הזכאים על פי חוק המרשם הפלילי. זה לגבי הפוגע, החשוד. האם את יכולה לתת להם פרטים על נפגעות העבירה? אנחנו לא מקבלים פרטים. אנחנו לא מעבירים. אנחנו מעבירים שוב, כמו שאמרנו רק לצורך העניין על הרשעות,

בוודאי לא על הנפגעת.

הממשק שקיים כרגע.

אני אזכיר גם חברת הכנסת מודעת לזה, שבסופו של דבר יש היתכנות מסוימת שגם הפרקליטות לא תדע במסגרת התיק שמדובר ברופא. אנחנו יודעים שזאת בעיה. מה שנעלם מאתנו אתה יודע, אנחנו לא אומרים לפרקליטה לפתוח עכשיו בחקירת עברו וכדומה. מתוך התיק, מתוך ניהול התיק, שהיא מלווה את התיק ומלווה את נפגעת העבירה לכל אורך התיק ומוטלת עליה החובה ליידע את נפגעת העבירה בכל שלבי התיק, תתווסף עליה החובה שכאשר ידוע לה שמדובר ברופא היא תצטרך ליידע את נפגעת העבירה שכתוצאה מהרשעתו של רופא נפתח הליך במשרד הבריאות שמאפשר לה להביע את עמדתה. מה כל כך מסובך? ברגע הזה כתבתי את הנחיית הפרקליט. אנחנו יכולים לעשות את זה רק כאשר מדובר בעבירות שקשורות לתפקיד שלו. ואם היא יודעת, הפרקליטה, שמדובר ברופא בכיר, מנהל מחלקה באיכילוב שפגע בבת שלו. אז היא לא תגיד לבת שלו את יודעת שיש לגביו עכשיו ועדה? אז ההנחיה עדיין אומרת בהקשר הזה - - - אין הנחיה. אנחנו עכשיו כותבים את ההנחיה. כבר היום יש דיווח בין משרד הבריאות למשרד המשפטים. זה לא משהו חדש. היום הנחית פרקליט מדינה אומרת שכאשר מדובר ברופא שהעבירות קשורות לביצוע תפקידו או כאשר יש להן השפעה על התפקיד שלו אז אנחנו מודיעים ליועץ המשפטי של משרד הבריאות, אבל אנחנו עושים את זה רק לאחר סיום התיק. אנחנו לא עושים את זה בשלב ההרשעה. נשמע לי שזה בדיוק מה שאמרתי. הנוסח שאת אמרת נותן מענה מדויק ומצוין, ואפילו מפתיע אותי. חבל שלא אמרת את זה לפני שעה, היינו חוסכים פה את כל הדיון. אם יש הנחיה שברגע שמדובר ברופא חייבים ליידע את היועץ המשפטי אחד, אם הוא פגע במטופלת, ושתיים אם יש לזה השלכות, גם אם הוא לא פגע במטופלת אבל יש השלכות להיות רופא מודיעים למשרד הבריאות - - - זה עדיין לא פותר את הבעיה של תיקים בדלתיים סגורות שזה רוב התיקים של עבירות מין, שבהם אסור לנו להעביר את ה - - - צודקת היועצת המשפטית שאומרת שיש אפשרות למנהל לשנות את ההחלטה. זאת אומרת שאם מגיעה נפגעת ואומרת סליחה, לא שמעו אותי, לא הקשיבו לי, אף אחד לא זימן אותי, וכדומה - - - נכניס בנוהל שכמו שמיידעים את משרד הבריאות כך צריך ביידוע הנפגעת שיש הרשעה, ליידע אותה שמדובר ברופא והעבירו הודעה את יודעת מה? שיגידו לנפגעת: הועברה הודעה על הרשעתו למשרד הבריאות ועל פי חוק פקודת הרופאים ייפתח דיון בעניין התליית רישיונו. ובואו אני אגיד לכן משהו סביר להניח שהנפגעת יודעת שהוא רופא, גם אם זה לא היה במהלך טיפול זה שהיא יודעת שהוא רופא - - - כי אנחנו לא בודקים לגבי כל תיק - - - ברגע שאת מוצאת לנכון להעביר מידע למשרד הבריאות, את אותו מידע את מחויבת לתת גם לנפגעת העבירה.

אני מדברת על התיקים שבהם אנחנו מודיעים, שבהם יש לנו מודעות - - - בסדר, אז ננסח את ההנחיה ככה. כמו שאמרתי, אני לא מצפה מהפרקליטה לחקור אם יש לו תעודת רופא ממולדובה, למרות שהוא לא עוסק ברפואה.

אבל מרגע שיש כבר הנחיה שאת מחויבת להודיע למשרד הבריאות, גם הצד השני צריך לעבוד. חייבת להיות מחויבות להודיע לנפגעת עבירה שמדובר ברופא, ומתוקף חוק פקודת הרופאים מוקמת ועדה לדיון בהתליית רישיונו, והנפגעת יכולה לבוא ולהביע את עמדתה. מה יותר פשוט מזה? לא זכרתי את העניין הזה שממילא מועבר מידע. אם ידעתם שהוא רופא בין אם הוא פגע במטופלת או לא והעברתם את המידע למשרד הבריאות אבל לא טרחתם לעדכן את הנפגעת פה מעלתם בתפקידכם.

זה חלק מהעניין קשה לכם, אני יודעת. אין כוח אדם, צריך למלא את התיקים בלילה בכתב יד, צריך להודיע להיא שעושה טלפונים או מעדכנת את מערכת מנ"ע הכול ידוע, תאמיני לי.

אבל העומס שיש היום לא מאפשר לבדוק בכל תיק גם מה המקצוע של הפוגע. אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור גם את נפגעי העבירה, בתוך העומס הזה. ולכן אנחנו מודיעים להם. אז גם את זה תודיעו להם. ברמת

יידוע לנפגעת העבירה, כמובן אין פה מניעה משפטית. אפשר לדון בהשלכות אחרות. לגבי יידוע על פרטי נפגע אז יש בעיקרון - - - אנחנו לא שם. חבל לפתוח את זה. אני לא אתן שיעבירו את פרטי המידע חד משמעית לא. אז סיימנו את הדיון ונעבור להסתייגויות. אז הסתייגויות לסעיף 1 של חברי הכנסת יואב קיש, דוד אמסלם, דוד ביטן, שלמה קרעי, שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ', יצחק פינדרוס, ינון אזולאי ומשה ארבל מציעים: 1. האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב)הוראות סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן עד יום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023)." מי בעד? מי נגד?

התקבלה. תודה, ההסתייגות לא התקבלה. אני קוראת את הסתייגות מס' 2: 2. האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב)בסעיף 44ג(ג) לפקודה, אחרי "בית המשפט" יבוא "של ערעור"." מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

אני קוראת את הסתייגות מס' 3: 3. בסופו יבוא "ובמקום "בית משפט מחוזי" יבוא "בית משפט שלום"".

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מס' 4: 4. בסופו יבוא "ואחרי "בית משפט מחוזי" יבוא "או בית הדין האזורי לעבודה"". מי בעד? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. תודה, ההסתייגות לא התקבלה. הסעיף, יימחק. מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות לסעיף 2 של קבוצת הליכוד,

קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית: 5. בסעיף 44ד(א)(2) המוצע, במקום "באופן מיידי" יבוא "בתוך 30 ימים". מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

6. בסעיף 44ד(ד) המוצע, במקום "בתוך חודש" יבוא "בתוך שבועיים". מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. תודה, ההסתייגות לא התקבלה. 7. בסעיף 44(ה)(1) המוצע, במקום "מ-14 ימים" יבוא "מ-10 ימים".

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

המוצע, במקום "בתוך 14 ימים" יבוא "בתוך 10 ימים".

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

אני הצבעתי בשם חבר הכנסת

לסעיפים 3 ו-4 אין הסתייגויות.

החוק. אנחנו מצביעים על נוסח החוק, בשעה טובה, של חברת הכנסת מיכל רוזין. הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 14) (הוראות מיוחדות לעניין רופא שהורשע בעבירת מין), התשפ"ב-2022. מי בעד? מי נגד? הצבעה החוק התקבל. הצעת החוק התקבלה ותועבר להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. אשרייך ויום נישואין שמח. אני רוצה להגיד תודה לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה שנלחמה על קיום הדיונים למרות הלילות הקשים פה, ולצוות המשפטי של הוועדה על כל ההכנה, לצוותים של משרד המשפטים, משרד הבריאות.

אני חושת שהחכמה היא לדעת לעשות את הישיבות, להתבלט בכל הדברים, ולבוא לפה עם ההתלבטויות הסופיות. עבודה מצוינת, תודה רבה. תודה רבה, ישיבה זאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה